חברים, אפשר קצת

אנחנו התכנסנו פה, עקרונית, לדון בסדרי הדיון של הכנסת מחר. עניין ההצבעות בוועדה סוכם גם כן. אנחנו נתכנס אולי בעוד חצי שעה בערך לדיון סופי על החוק, כולל הצבעה על ההסתייגויות ועל החוק עצמו לקריאה שנייה וקריאה שלישית. לאחר מכן, לאחר שנסיים את ההצבעה על החוק, אנחנו נניח את החוק במליאה, והוא יתחיל להיות נדון מחר בסביבות השעה 12:00 בצוהריים, כי בהתחלת הדיון, בשעה 11:00, יש נאומים בני דקה, נאומי בכורה או סיום איך שתגדירו את זה, אבל זה יהיה סוג של נאום. אתה יכול לתת גם נאום סיום של הוועדה המסדרת.

עייפות. זו העייפות מדברת מגרוני. לכן, אנחנו נתכנס מחר ב-12:00, ואז נתחיל את הדיון. כמובן שאנחנו רוצים לאפשר לאופוזיציה לדבר כמה שצריך, ולכן חשבנו שהם יתחילו החל מהשעה 12:00 בצוהריים עד השעה 24:00 בלילה. במידה שסיעות האופוזיציה יחליטו באיזשהו שלב למשוך את ההסתייגות שלהן, כי הן רשאיות לעשות את זה,

סיעות הקואליציה, שגם נגיש הסתייגויות מסוימות, נעלה לדבר אחריהן. בסופו של דבר, אם וכאשר אני אראה שההסתייגויות שלנו מתחילות להסתיים או שאנחנו צריכים כבר לעלות להצבעה, אני כבר אעלה לסכם את הדיון עד שחברי הכנסת יגיעו, ואז נעבור להצבעות. אנחנו מאוד מבקשים שהשני שידבר בפיליבסטר יהיה שטייניץ. אוקיי. מאחר והתעקשתם על שטייניץ, אני רוצה לפוצץ את הסיכום. אדוני, האם יש סיכוי לשינוי בסדר-היום מחר? האם יש סיכוי? רגע, יש לך את הטלפון של איווט? תרים לו טלפון. אפשר לקבל עדכון מהמזכירות? שנייה. לגבי עניין של הצבעות שמיות, כל אחד מהקואליציה ומהאופוזיציה יהיה זכאי לפחות לעד שלוש הצבעות שמיות. כמובן שאם הסיכום שיש לנו היום פה לא ימומש, אני איאלץ, בצער רב, לפנות לסעיף 98 בתקנון. אני מקווה שלא נגיע לזה. אני חושב שזה צריך להיות אירוע מכובד שכולם מקבלים את הבמה כפי שצריך וכפי שנדרש. אירוע מכובד מכובד זה לא. זה כבר אירוע אחר. זו דעה סובייקטיבית. על זה אני לא יכול להתווכח. סדר הדוברים ייקבע על-ידי סיעות האופוזיציה וסיעות הקואליציה ביחס לחבריהן. בדיוק ככה מה שאמר היועץ המשפטי. אבל מתי יעבירו לנו? אנחנו נעביר לכם את זה היום.

מיקי, היום, באת רגוע ומפויס. זה לקראת סוף סוף הקדנציה.

הוא אומר: באשר אבדנו אבדנו. אווירת סוף כנסת. אבל, מיקי, אתה תהיה אלוף החקיקה של הכנסת ה-21 לא?

אני היחיד שחוקק חוק בכנסת הזאת. אמרתי שאנחנו מבטיחים ליושב-ראש הכנסת את המספר המירבי של כהונות כיושב-ראש הכנסת לכנסות, כלומר יהיו לו ארבע כנסות אם הוא ייבחר לכנסת הבאה. אלה הישגים מדהימים לקדנציה אחת. השאלה היא מה עם הכנסת ה-22. באיזה מקום תהיה בכנסת ה-22?

לפי מה שסוכם עכשיו, במקום ה-28. ירדת? חתמת על מכתב המורדים?

יש לנו גם ארבעה נורבגי, ואז זה 24. מיקי,

מיקי, זה עם איילת שקד או בלי? זה בלי שקד. עם שקד זה יכול להיות 29. אז חתמת על המסמך כמו יתר חברי הכנסת אצלכם?

הצבענו בעד ברוב מוחץ. הייתה רשימה של חברי כנסת שליבי-ליבי איתם. היו רק שלושה

היו שניים או שלושה מתנגדים, שלושה מתנגדים. לא, יותר.

היו יותר. ראינו את הצילום של המסמך. היו שלושה מתנגדים. ברשותכם, בואו ניתן ליועץ המשפטי להבהיר כמה דברים,

את חברי הכנסת, ואז נעבור לדיון הבא שהוא על פטור מחובת הנחה לחוק. זה הזמן. אדוני, אתה יכול לאפשר לי לשאול שאלה?

קודם כול, מאיר כהן.

אנחנו רוצים לשמוע מכבודו, כדי שיהיה רשום בפרוטוקול, מה קורה. זה קצת לא ברור. עד השעה 24:00 - - - זה מה שחשבתי להבהיר.

אם כך, אנא תבהיר את הדברים.

שואלים ביחס לקדושת השעה 24:00 בלילה מחר.

גם יש לנו אנשים - - - יצאה בת קול מהשמיים שהשעה 24:00 בלילה מחר מביאה עמה רוח מיוחדת של קדושה, ורציתי להסביר במה דברים אמורים. זה 12:00 או חצות? היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: השעה חצות, 12:00 בלילה, 24:00 מחר, היא שעה קדושה לא לעניין החוק שאנחנו עוסקים בו כרגע, אלא לעניין פקיעת המנדט שקיבל המועמד להרכבת הממשלה מנשיא המדינה. זה אומר שאם עד מחר ב-24:00 בלילה המועמד, קרי ראש הממשלה, לא מודיע לנשיא המדינה שום דבר או מודיע לו שהוא כשל בניסיון להרכיב ממשלה לא ניתן יותר בתהליך הזה להטיל עליו להרכיב ממשלה חדשה, אלא לנשיא יש שלושה ימים, ובגלל שהיום האחרון בשלושת הימים נופל על שבת זה יתארך ליום ראשון,

להתייעץ ולהחליט אחת משתיים: או שהוא לא מטיל על אף אחד כי הוא מעריך, לאור ההתייעצויות, שאין לאף אחד אחר סיכוי - - אדוני, זו לא שאלה - - - היועץ המשפטי של הכנסת איל

במידה והדיון ימשיך עד השעה 05:00 לפנות בוקר - - - היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: הדיון בחוק כאילו לא רלוונטי במובן של השעה. אבל אם הנשיא מחליט ב-24:01? היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: הוא רלוונטי - - - איזושהי אמונה תפלה של פרטים בקואליציה שמשהו יקרה ב-24:00 בלילה. כן, אנחנו מצפים שב-24:00 בלילה סינדרלה פשוט באופן אוטומטי - - סינדליברמן יבוא עם הנעל. - - במקום שהיא תהפוך להיות לכלוכית כי הרי עד 24:00 בלילה היא עם שמלה יפה ועם עקבים וכו' וב-24:00 בלילה היא הופכת להיות לכלוכית. אנחנו חוששים מהאירוע הזה, ולכן אנחנו מדברים על השעה 24:00 בלילה. זו השעה זו השעה של סינדרלה.

המלאכה - - - הנשיא ישן שנת ישרים ב-24:00 בלילה. אני אומרת שזה לא מכבד את הנשיא שזה לא מובן שהצעת החוק תגרום נזק - - - - - - חברת הכנסת גרמן, רק שלא יקראו למקרה הזה: סיפור סינדרלה. אדוני, תן לחדד את השאלה. אני עוד פעם חוזר על זה.

איל, אתה יכול להסביר? אוקיי. רגע, מאיר שואל שאלה. המצב הוא כזה: הבנו שבשעה 24:00 בלילה, בין אם ראש הממשלה יבוא לנשיא ובין אם לא יבוא לנשיא, פקע הזמן ולנשיא יש שלושה ימים להתייעצויות - - היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: אלא אם כן הוא יודיע לו שהוא הצליח להרכיב

אם לא הגיע ראש הממשלה לנשיא - - - איל, מה זאת אומרת ההודעה? שנייה, שנייה. אבל הוא שואל שאלה. הוא באמצע. עיסאווי, עיסאווי.

ראש הממשלה לא הגיע. מהשעה 24:00 בלילה הנשיא זכאי ויש לו שלושה ימים להתייעצויות.

במקביל, בכנסת החקיקה נמשכת וב-06:00-05:00 בבוקר מתקבלת החלטה על פיזור הכנסת.

היא מפסיקה את ההליכים להרכבת הממשלה. אוקיי. זאת אומרת, הנשיא - - - היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: אגב, יותר מזה גם אם, נניח, הנשיא הטיל את ההרכבה על אחד מחברי הכנסת והכנסת קיבלה - - - ב-24:01. הוא ישים שעון מעורר וב-24:01 - - - היועץ

אם הוא מטיל ביום ראשון, הכנסת יכולה לפזר ביום שני.

לכן, כל הלחץ הוא מלאכותי. זאת אומרת, רושמים פה צ'ק של חמישה מיליארד שקלים של הציבור על איזה שהוא פחד קמאי - - על ביצה שטרם נולדה. על ביצה שטרם נולדה. - - על פחד קמאי של 24:00 בלילה. עוד התייחסות אחת לעניין הזה. הרי ממה נפשך? אתה יכול לפזר את זה ביום שני. אתה יכול לפזר את זה ביום שלישי. לא כל כך ברור מה זה הטירוף הלאומי הזה. אני אגיד לך משהו.

אני מתעקש, אדוני. עלול - - - חבר'ה, אפשר טיפה שקט?

צביקה, הוא לא רצה לקחת את הצ'אנס שבני תוך יום מרכיב ממשלה. מה זה "תוך יום"? שעתיים. גם אם הליך החקיקה יימשך עד יום חמישי או יום שישי, החוק גובר על מה שהנשיא עשה.

אני מבקש לשמוע את זה.

חד-משמעי. תנו לו לדבר רגע.

החוק מבטל את כל הליך ההרכבה, ולא משנה מי מחזיק בו. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח להעביר את זה היום, גם ביבי לא יכול יותר להרכיב.

אוקיי. אבל אנחנו נחכה למחר.

אדוני, אפשר לקבל את זה כתוב? כן, בטח. אתה יכול לפנות אלי,

זה נכנס לפרוטוקול. מאיר, זה גם כתוב בחוק. החוק מאוד ברור בנושא הזה.

זה באמת הפתיע אותי: חוק פרטי מול חוק-יסוד. היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: מה? לא הבנתי. אני באמת מנסה להבין את מערכת היחסים פה בין החוק הפרטי לחוק-יסוד ואיך זה עוצר. היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: הכוח של החוק הפרטי, שבעצם הוא כבר לא חוק פרטי שכן ברגע שאישרתם אותו לקריאה ראשונה והוא עובר לקריאה שנייה וקריאה שלישית הוא הפך להיות לחוק של הוועדה סעיף 12 לחוק-יסוד: הממשלה, שהוא חוק-יסוד, גובר, במפורש הוא מציין על ההליך האחר שלפי חוק-יסוד: הממשלה שמדבר על הרכבה. הליך הפיזור.

לפי חוק-יסוד: הממשלה, הליך הפיזור על הליך הרכבת הממשלה שלפי חוק-יסוד: הממשלה. תודה רבה, אדוני. הבהרת.

היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: את צודקת שזו לא סוגיה טריוויאלית. היו על זה דיונים בוועדת חוקה, וזו ההכרעה שהתקבלה בשעתו, לפני הרבה שנים, בעת הדיונים בהצעת חוק-יסוד: הממשלה; הליך של פיזור הכנסת תמיד גובר על הליך של הרכבת הממשלה. אדוני רוצה להוסיף עוד כמה דברים? היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: נושא נוסף שנשאלתי לגביו, שלי זה היה נראה טריוויאלי אבל מתברר שהוא לא טריוויאלי: חוק ההתפזרות הוא לא רוורסבילי, כלומר ברגע שאתם תאשרו ברוב של 61 בקריאה שלישית את חוק ההתפזרות רק אם, חס וחלילה, תהיה מלחמה כמו שהיה לנו בשעתו ב-73' במלחמת יום-הכיפורים שנדחו הבחירות להכנסת הבחירות לא יוכלו להידחות גם אם ייווצר רוב חדש בכנסת שירצה פתאום לדחות את התאריך או לשנות את ההחלטה. לא. עבד אל חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד): החוק הזה לא - - - הוא אמר. אוסאמה, נכון. רשות דיבור מי רוצה? חבר הכנסת אבי ניסנקורן, מרכז האופוזיציה. מיקי, אני רוצה לשאול את איל עוד שאלה. אוקיי. אתה רוצה להיות אחרון? אני האחרון. יעל גרמן, בבקשה. אדוני היועץ, אני מבקשת לדעת: אני מבינה שחוק פיזור הכנסת גובר על ההרכבה, אבל אנחנו יכולים להימצא במצב אבסורדי שבו אנחנו עדיין לא הצבענו על פיזור הכנסת, כלומר לא הצבענו עדיין, לצורך העניין, על הקריאה השלישית, והזמן תם, והנשיא רוצה להעביר את המנדט למישהו אחר. תוך כדי מה שהוא נתן? תוך כדי המועדים שהוא כבר העניק?

הוא רוצה להפסיק עכשיו את האפשרות של ראש הממשלה ולתת למישהו אחר?

זה מה ששאלתי: אם המליאה ממשיכה - - - אחרי 24:00 בלילה. אין לו סמכות כזו. אחרי 24:00 בלילה. המליאה קובעת. הוא רוצה להעניק את המנדט - - - הצעה טובה של מרכז האופוזיציה, אבי ניסנקורן. אנחנו מזמנים את הנשיא לדיון. אתה חושב שזה לא ילך. היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: חברת הכנסת גרמן, לנשיא יש שלושה ימים. אבל ההתפזרות קוטעת את זה. שלושה ימים - - - על-ידי זה שמפזרים. ההתפזרות קוטעת את התהליך. זו סמכות של הכנסת.

היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: אני מסביר. אם בתוך שלושת הימים האלה יתקבל פה, בקריאה שלישית, חוק להתפזרות הכנסת, - - זה מפקיע את הסמכות שלו. היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: - - זה מפקיע את הסמכות שלו. אבל אם לא יתקבל, הסמכות בידו.

זכות הדיבור לאבי ניסנקורן, מרכז האופוזיציה.

היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: לפני אבי, אומר רק עוד הערה שהיא חשובה לי לפרוטוקול לשם התקדימים וההיסטוריה. ההחלטה שמתקבלת פה עכשיו היא לא לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת שקובע סדרי דיון מיוחדים, ולא צריך להצביע עליה. לשמחתי, יש הבנות בין הקואליציה לאופוזיציה כפי שמקובל.

חס וחלילה לא "חס וחלילה", לא צריך להגזים אם לא יהיו הבנות, אנחנו כן נידרש לסעיף 98. אבל,

יש הסכמה לגבי סדרי הדיון בין הקואליציה לאופוזיציה, ולא מדובר בהפעלת סעיף 98 שזה סדרי דיון מיוחדים, שאנחנו משתדלים מאוד להימנע מלהפעיל אותם שלא במסגרת חקיקת תקציב וחוק ההסדרים. זו הערה שלי. יושב-ראש הוועדה, יש לי שאלה ליועץ המשפטי. המצב הזה שמי שהוטל עליו להקים ממשלה, ובזמן שהמנדט שלו להקים ממשלה הוא יוזם חוק לפזר את הכנסת, - - - - - פטור מחובת הנחה. רק שנייה.

- - זאת אומרת הוא מחליט ליהנות מכל העולמות: מהמנדט של הנשיא להקים ממשלה, ובו-זמנית הוא מפר את המנדט הזה בכך שהוא יוזם - - - הוא לא יוזם.

זה ממ"ז יוזם, זוהר יוזם. אבל זו פעם ראשונה בהיסטוריה שאדם שהוטל עליו להקים ממשלה יוזם במקביל את פיזור הכנסת. זה היופי בדמוקרטיה. לא מכבד את הנשיא. אני לא יודע. אני יודע שכל מה שאני עושה אתם חושבים שביבי שולח אותי.

אבל יש לי את העצמאות שלי, יש לי את העקרונות שלי ויש לי את הדרך שלי,

הגיעו הזמן שתכבדו את זה.

אתה גם לבד יזמת את חוק החסינות? הגיע הזמן שתעריך אותי קצת יותר ממה שאתם מעריכים אותי.

- - בשם העקרונות - - - - - ללא שיחה עם ראש הממשלה. עבד אל חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד):

יש מצב שהוא גם חושב את מה שאתה חושב. מיקי, אפשר להתעסק בדברים חשובים באמת? אולי אוסנת תתאר לנו איך העתירה לליכוד ומה קורה עם זה. תהיה רגוע. אני לא הגשתי שום עתירה לליכוד. ה'ספינים' שלכם לא עובדים. פשוט דאגנו לך.

אבי ניסנקורן, בבקשה. קודם כול, אני רוצה לשבח את מיקי זוהר שהוא מרדן בליכוד ומגיש הצעות חוק סדרתיות כנגד עמדת ראש התנועה. נותר חייל בודד במערכה. יפה.

תודה רבה.

יש הרבה שאומרים שהאומץ הציבורי שלי הוא יחסית משהו לא - - - רק שלא יהיה קצר מועד. יהללוך זרים. משמר צניעות.

אומץ ציבורי זה אומר שאתה מביא חוק, חוטף ביקורת מכל כלי התקשורת ועדיין אתה אומר את מה שאתה מאמין בו בלי לחשוש. זה נקרא אומץ ציבורי.

מה שאתה מאמין או מה שראש הממשלה מאמין? מה שאני מאמין. מיקי, אתה איש האמונה של סולובייצ'יק.

מה שטוב אצל מיקי הוא שאתה אומר משפט אחד, והוא נותן לך שלושה משפטי - - - זו השיטה, כדי שתפסיקו לתקוף אותי כל היום. זה לא אישי זה פרסונלי. היום באת רגוע. זה נוח לנו. היא העירה עכשיו הערה. אני שמעתי את השטות הזאת שתמר זנדברג מפיצה. שמעתי משפט: זה לא אישי זה פרסונלי. קיבלתי בפייסבוק אולי 200 הודעות מאין-ספור אנשים שמצטטים את המשפט.

כמובן שאמרתי את זה בצורה שונה ממה שהם ציטטו את זה. אבל דבר אחד בטוח: חוק חסינות חברי הכנסת הוא חוק אישי לכל אחד מאיתנו, חברי הכנסת. מה ההבדל בין אישי לפרסונלי? פרסונלי זה אומר שזה רק לאדם אחד ספציפי בלבד. מיקי, תעצור. מיקי,

כדי שזה לא יהיה הדבר האחרון שזוכרים. מיקי,

זה לא קורה פה במקרה הזה. יש 120 חברי כנסת, וזה יכלול את כולם. - - - << יור >> ההטרלה הזאת היא הטרלה מצחיקה בעיניי. עכשיו, מה העניין?

חוק החסינות היה יותר פשוט - - -. עכשיו אנחנו בפיזור הכנסת. תראה איזה בלאגן להם. לצערי, מנצלים - - - - - - אתה צודק,

היא פשוט העירה הערה הערה מוזרה כזאת. - - - חבר'ה, אני רוצה לתת דוגמה לעוד חוק שהוא אישי ולא פרסונלי.

בבקשה. מיקי, אני חושב שאתה באמת צריך חשבון נפש לעצמך. עשית את שלך בקדנציה הזאת. עוד אחד מההישגים. אתה לא צריך לענות לכל אחד. טוב, אני אשתדל. לא, אם אתה נהנה תמשיך. מכל רגע. עשינו פיליבסטר עד שניר יגיע. כן, כדי שיהיה לנו רוב. לגבי סדרי הדיון, אנחנו לא רוצים להגביל את עצמנו עד 24:00. אנחנו רוצים לבוא ולהגיד שנוכל לדבר לפחות עד 24:00 - - או יותר. - - ואם תחשבו אחר כך שזה לא סביר תוכלו להפעיל את סעיף 98. אנחנו,

לא רוצים להגביל את עצמנו.

בעצם, זו ההערה היחידה שלנו בנושא הזה, נכון? אני הייתי מבקשת שהיושב-ראש יגביל את עצמו - - - אגב, אני רוצה לומר שאני מקבל את הדרישה של האופוזיציה. זו דרישה לגיטימית. אם וכאשר תגיע השעה 24:00 בלילה ונראה,

שראש הממשלה לא הצליח להרכיב ויבואו מהאופוזיציה ויגידו לי "תשמע, הגיעה השעה 24:00 בלילה, ואנחנו צריכים עוד שעה, שעתיים, שלוש שעות, ארבע שעות או חמש שעות", זה ייראה סביר ואני אגיד: "אין שום בעיה, אני אתן לכם עוד כמה שעות". אם יבואו מהאופוזיציה ויגידו: "תשמע, אנחנו צריכים עד יום ראשון בצוהריים עם הפסקה באמצע בין שישי לשבת", אני אכנס את הדיון כי זה לא יהיה ריאלי ואני אקיים את סעיף 98. יש לי שאלה.

אני לא אתקטנן איתכם על שעתיים לפה או שלוש שעות לשם. מבחינתי, זה לא האירוע.

למה - - - אתה אומר: כל עוד הנשיא ישן שנת ישרים.

אנחנו יודעים שהנשיא מתעורר בשעה 06:00 בבוקר. עד 06:00 בבוקר יש לכם קארט בלאנש, ואין שום בעיה. זה לא עניין פרסונלי. זה עניין אישי.

לגבי הפרסונלי והאישי, אני עדיין רוצה להזכיר שאנחנו לא נמצאים בשיטת הצבעה ישירה, ואני מנסה להבין איך זה שאתם לא חושבים על האופציה של לחסוך מיליארדים ולהעמיד אולי מועמד אחר מהליכוד. מיקי, זה נראה לי לא רציני.

ליבי-ליבי עם אותם חברי כנסת שעשו מאמץ כביר כדי לרוץ בפריימריז ונמצאים היום 35 - - מזכירות הליכוד דחתה את ההצעה שלך כרגע. - - ופתאום חוטפים להם את המקום. פנינה, יש משהו שאת רוצה שיהיה מישהו אחר? פינדרוס, תציג את נאום הבכורה שלך היום לקראת פיזור כנסת - - פנינה,

אל תדאגי,

אותם המיליארדים הם מה שנדרש כדי למגר את העוני במדינת ישראל.

תעשו מאמץ, תלכו לאיווט ליברמן שתהיה פה ממשלה.

נכון שיש חרדה שבני גנץ ירכיב ממשלה, אבל אני חושבת שראוי שתזכרו שהאנשים הצביעו מח"ל, ואם אתם לא מצליחים להעמיד אפילו אדם אחד כאלטרנטיבה הגעתם למצב אבסורדי ותתעוררו על עצמכם, חברי הכנסת בליכוד, כי לפני כמה שעות הצבענו על 400 מיליון שקל אם לא יותר, תקציב המפלגות, בהינף יד, בזמן שחסרים לנו הרבה מאד כספים, באמת כמה מיליונים בודדים - - פנינה,

- - - - - כמו למרכזי החוסן. פינדרוס, זה רציני. תפסיקו - - - את המשחק. אז אל תחרימו את ראש הממשלה באופן פרסונלי.

אבל עם ישראל מסתכל ואתם לא עושים שום מאמץ כדי למנוע את הבחירות האלה. זה הזמן שלכם. אבל אני רואה ניצנים של חברי כנסת שהתעוררו אצלכם, ובזה אני אסכם, וחתמו על אותו המכתב שמתנגד לאיחוד עם כולנו. מיקי, - - - - - - עיסאווי, רגע. עיסאווי, אני חייב להתערב.

מי האלטרנטיבה לגנץ?

עיסאווי אמר משהו אתמול במליאה. תודה רבה. האמת היא שהסיחו את דעתי. פנינה, אני

אבל אולי - - - לא יודע האם איווט ליברמן מסכים - - - הליכוד או שתציעי לישראל ביתנו להחליף את איווט ליברמן, כי את לא - - - - - - עיסאווי אמר במליאה שהליכוד הולך כצאן לטבח,

ואז אמרת גם שזו שתיקת הכבשים. אם היית רואה עדר כבשים, הן לא שותקות.

היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: - - - אמרתי את זה. אמרתי. אמרתי את זה לפרוטוקול. אתה מדבר פה ולא בסיעה. שולחים אתכם הביתה. עבדתם קשה - - - אל תדאג. אנחנו סומכים עליכם. אתם שטיח אדום. - - - אין לכם

מיקי, סיימנו את הדיון?

ההצבעה היא רק על הפטור ולא על - - - כן.

- - פטור מחובת הנחה לחוק. נדרש פטור. אבי, אולי לא נספיק לבוא לדיונים

לכן, הפטור מחובת ההנחה התקבל. רביזיה. אני מגיש רביזיה, כדי לא לעורר בעיות בהמשך. אני גם מגישה רביזיה. אנחנו מביאים דיוויזיה לרביזיה.

אם הרביזיה לא תימשך או אם לא נמשוך אותה או אני או חברת הכנסת פנינה תמנו שטה הדיון ברביזיה יהיה בשעה 18:40. עכשיו, אנחנו עושים הפסקה, וחוזרים לוועדה המיוחדת. היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: אבל כרגע הוועדה המיוחדת לא מתכנסת. רביזיה היא לא - - - ? יש פטור מחובת הנחה. זה רביזיה על פטור מחובת הנחה. אני יכול לקיים את הדיון.

היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: בוועדה המיוחדת?

היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון: אבל גור אמר לך שהוא יספיק להכין את כל ההסתייגויות? צריך לתאם את זה.

- - איפה הנושא החדש? עבר הרבה מאוד זמן. אני יכול להתקשר אליו ולבדוק איתו.